בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. הנושא הראשון על סדר היום חיזוק ועידוד התעופה הישראלית ומיצוב מעמדה האסטרטגי נוכח משברי

עשו את הדיון הזה באיסטנבול, עשו אותו במוסקבה ועשו אותו בעמאן, אנחנו עושים אותו היום פה.

עשו אותו לפני המוטציות וגם לשפעת יש עד היום

אנחנו לא יכולים למכור כרטיס לעוד חודשיים כשאנחנו לא יודעים היום שאפשר לטוס בעוד חודשיים.

היא דורשת מדינות ארוכת טווח בשגרה וגם

בין טייסים בעולם יש בדיחה שהפרס הראשון הוא לילה בדובאי והפרס האחרון הוא שלושה לילות בדובאי,

מעבר.

אם יש שני מונחים שהייתי רוצה לשתול בוועדה, אלה שני המונחים

בייס אומר שחברה זרה תקים פה חברה מקומית בשמה. בדרך כלל הן תהיינה חברות שכר והם יטיסו מכאן ויתחרו בחברה ישראלית. אותה חברה זרה לא תשלם מיסים בישראל כמו החברות הישראליות. היא לא תעסיק

אותו עד עכשיו, נכון בכל עת, לא רק בשעת קורונה. אני מבקש ממך להתכנס לנושא שלשמו התכנסנו. הדבר השלישי והרביעי מחברים אותנו למשבר הקורונה.

לא נעשה כמה צעדים בשבועות הקרובים יהיה קשה לצאת מזה,

תעקבו אחרי תמונות המכ"מ. מיום ליום יש יותר מטוסים באוויר. התעופה הפנימית בארצות הברית כבר עובדת ב-80%, התעופה במזרח מתחילה לעבוד לאט לאט ואנחנו מחזיקים. בסוף זה ישתחרר, אם נרצה ואם לא נרצה. עדיף שנשלוט בזה. דברנו על תכנית מדינה לחיזוק ושימור התעופה הישראלית כחול לבן ואני אסיים בשלושה

אנחנו נמצאים באותו מצב שהיינו בו לפני

אני מעז לדבר עכשיו כי אין סיכוי ששר החינוך יפגע שוב ממני. אני לא יודע אם הוא יפגע או לא,

אני מקבל על הבוקר עשרות פניות מקייב, ממוסקבה, ישראלים שלא נסעו לחופשה לדובאי,

אני באמת מקווה שכמו שפעלו חברות התעופה,

תוכנית פעולה איך מתנהלים מולה וגם היו מספיק אנשים שיכלו לעבוד עליה כי הרבה אנשים, חלקם לא עובדים במאה אחוז תפוקה, יכלו לשבת ולהשקיע בזה את המחשבה ולהוציא אותנו

בדיקות שהיו יכולות למנוע כניסה של כל המוטציות למדינת ישראל, שהרגו 3,000 אזרחים ישראלים בגלל החדלות והרשלנות הפושעת של השרה.

ביזיון וזה מאוד רלוונטי גם לדיון הזה, כי כל התעופה האזרחית שלנו תקועה בגלל חדלות האישים של השרה שמונעת את הבדיקות האלה, דברים שאנחנו מדברים עליהם כבר 10 חודשים. ההתנהגות

איפה זה עומד? אנחנו מצפים לאמירה הזו, איפה זה עומד? מדינת ישראל עשתה את חלקה בכל מה שקשור - - - יש

יש החלטה עקרונית כזו של

מדיניות התעופה הזו מאזנת בין אינטרסים שונים.

כמו שנאמר פה על ידי משרד האוצר,

אין חולק על זה. כל נושא

באף אחד מההסכמים האלה אין אישור לחופש חמישי. זאת עובדה. אתה צריך להבהיר, בהסכמים כתוב שתוך שנה רת"א ישראלי ורת"א של מדינות המפרץ יסכמו. אתה יכול להגיד שהדיון הזה עוד לא התקיים אצלכם,

אבל אל תגיד שזה לא קיים בהסכם,

הוצאת עובדים שישנה ירידה בפעילות ואנחנו כל פעם עולים ויורדים בפעילות.

בסך הכול מדובר להעניק לחברות 6,500 שקל לחודש, הם ישמרו את כוח האדם

אלה בעיות פנימיות בחברה, למיטב ידיעתי הם לא נובעים ממכשול שהמדינה שמה בעת הזו להגדלת ההלוואה. גם שם העלו את אחוז הערבות מעבר למה שתוכנן מראש. תודה.

תודה על הדיון ולכולכם על ההזדמנות. נושא חוק עידוד השקעות הון,

היום חברות כמו ישראייר, אל

התיירות זה מנוע מאוד גדול למדינת ישראל. לא רציתי שתביא דוגמה כזו כי אתה מחזק את הדעה שלי שאנחנו מומחים גדולים בשעת חירום,

זה נכון ואנחנו מדברים באותה שפה

ל שבה יש הצהרה אחת שהתעופה חשובה למדינת ישראל ברמה האסטרטגית,

אני מתכתב עם המל"ל כבר שנה,

משרד הביטחון, משרד ראש הממשלה ומבקש אנא קיימו דיון שמגדיר קודם כל את

הוועדה ממליצה וקוראת לחשב הכללי באוצר לערוך מכרז לרכישת כרטיסי טיסה מראש לחברות תעופה ישראליות ולהעמידן במחיר סביר לטובת עובדי מדינה ואישי